שם ותפקיד לפרוטוקול בבקשה. דן נמני, רפרנט בטחון באגף התקציבים. פניה תקציבית נועדה לתקצוב בסך של 10.2 מיליארד ₪ וההרשאה להתחייב, עבור חתימה על פרויקט קריית המודיעין בתוכנית מעבר צה"ל לנגב, בהתאם להחלטת הממשלה שמספרה 2392, מיום ה-4 בינואר 2015. תסביר. ההרשאה נועדה בעצם לחתימה על קריית המודיעין כחלק מפרויקט של מעבר צה"ל לנגב. סך ההרשאה כפי שאמרתי הוא 10.2 מיליארד ₪, כאשר ההוצאה בגין ההכשרה אמורה להתפרס על לשנת 2047. אוקיי. החלוקה נעשית ככה: חמישה מיליארד ו-134 מיליון ₪ בהרשאה לטובת הקמה של הפרויקט, עוד מיליארד ו-471 מיליון ₪ בעבור עלויות המימוש של הפרויקט ועוד שלושה מיליארד ו-595 מיליון ₪ עבור עלויות התפעול של הפרויקט, כאשר המזומן עצמו, רובו יוצא החל משנת 2026 ואילך, זו בגדול התוכנית ויש פה באמת נציגים. מה קורה עם התקציבים, מאיפה אתם מביאים את הכסף? זה בהמשך להחלטת ממשלה, כל שנה זה מתוקצב בהתאם לביצוע. כרגע זו רק ההרשאה, אבל התקציב ורוב הכסף יוצא בפריסה יחסית שווה עד לשנת 2047. אני מבין, אבל בשנה הבאה מאיפה יוצא הכסף?

שנה הבאה יוצא סכום מאוד מאוד נמוך של שתי מיליון ₪. אוקיי, וזה מה זה?

זה רובו לתכנון כן. בבקשה, רק שם ותפקיד לפרוטוקול.

שמי אתי חכם גיאת, אני ראש ענף תקציבי תשתיות ופרויקטים באגף התקציבים במשרד הביטחון. בעצם למעשה מרגע החתימה על הסכם הזיכיון, מתחילים תשלומי מענקי ההקמה. בפרויקט קריית המודיעין אנחנו למעשה מאשרים כרגע את החתימה על הסכם הזיכיון שממומש כפרויקט PPP, שזה אומר Public Privet Partnership. זה סוג מכרז שמהרגע שהוא משולם, משנת 2022, מתחיל למעשה תשלום על מענק ההקמה. התשלום על מענק ההקמה פרוס לאורך ההקמה של הפרויקט ולאחר מכן אנחנו ממשיכים לשלם גם תשלומים של הקמה וגם תשלומים של תפעול קדימה שפרוסים למעשה עד לשנת 2047, מועד סיום ההסכם. מה אתם עושים עם השטחים שאתם מפנים, אתם יודעים? השטחים שמתוכננים להיות מפונים, בגלל שזה פרויקט של אגף המודיעין, אלה שטחים שאגף המודיעין מפנה ממרכז הארץ כמו גלילות ועוד בסיסים אחרים במרכז הארץ, שהם ישווקו באמצעות מקרקעי ישראל לטובת פיתוח וקידום לשטחים של מסחר מגורים ותעסוקה וזה מבוצע על ידי רשות מקרקעי ישראל. אוקיי ומתי החייל הראשון ידרוך בקריית המודיעין בנגב? לפי לוח הזמנים המתוכנן, החייל הראשון ידרוך על קריית המודיעין אנחנו מאוד מקווים כבר בשנת 2026. 2026? עוד 4 שנים. לוח הזמנים המתוכנן הוא 2026 עד 2028. כמה שטח הולכים לפנות? הנתון של השטח לפינוי אני יכולה לבדוק את זה. סדר גודל, לא אבדוק אותך על מטר מרובע. סכום מאוד מאוד משמעותי של דונמים, אני אבדוק את הנושא ואעדכן. אוקיי. יש לנו עוד מישהו שרוצה לדבר? ראיתי שסמנכ"ל רשות מקרקעי ישראל בזום, יאיר כרמלי. בעצם מה שאנחנו הולכים לעשות כאן, זה לאשר העברה תקציבית הרשאה להתחייב, של 10.2 מיליארד ₪, עבור הקמת קריית המודיעין בנגב. המהלך הזה, אני מבין שהוא מהלך שתוכנן כבר לפני הרבה מאוד זמן וסוף סוף אנחנו עומדים לקראת המימוש שלו. ההעברה הזאת והאישור שלה יאפשר בעצם את התחלת התהליך ולכן אני חושב שמדובר בצעד מאוד מאוד חשוב ואני מבקש להעלות את זה להצבעה. מה כבר הסבירו? כבר הסבירו הכל? כן, אתה רוצה לשמוע שוב אני אשמח אם תרצה. תסבירו בבקשה בשתי מילים עבור חבר הכנסת גפני. כן אם אפשר. אנחנו מהאופוזיציה, אני לא יודע אם אתם יודעים, זה משהו איזה קוד צבאי ואנחנו לא נצביע נגד אם אכן. פניה תקציבית נועדה לתקצוב בסך של 10.2 מיליארד ₪ וההרשאה להתחייב, עבור חתימה על פרויקט קריית המודיעין. זה מה שהממשלה הקודמת החליטה?

החלטת הממשלה בנושא התקבלה בשנת 2015. זה בעיקר השאלה של הרב גפני, האם זה מה שהממשלה הקודמת החליטה. החלטת הממשלה בנושא התקבלה בשנת 2015. ב-2015? ורק עכשיו מממשים? כלומר זה השינוי שלהם?

אתה מבין? רגע, אבל עבר כסף לזה כאן בוועדה. יש כמה פרויקטים במסגרת הפרויקט של מעבר צה"ל לנגב והפרויקטים גם מתקדמים. הפרויקט הגדול המשמעותי שנותר לנו עוד לחתום עליו ולקדם אותו זה פרויקט קריית המודיעין, שהוא למעשה זה הפרויקט של העברת אגף המודיעין דרומה מהבסיסים במרכז הארץ לשטח בלקית, מצד לחורה ושורה ואזור התעשיה בעומר. כן, כן אני יודע על מה מדובר. אבל תגידי, זה לא הולך לוועדה המשותפת? אין וועדה משותפת.

וועדה משותפת היא רק לצורך התקציב.

הכסף מתוקצב בסעיף 51, שהוא סעיף אזרחי ולכן אין צורך בוועדה המשותפת. טוב. אנחנו לא מתנגדים. כבר טוב. יעל את רוצה להוסיף משהו? אני רק אגיד את מה שסמנכ"ל רשות מקרקעי ישראל אני מניחה שהיה אומר, המעבר הזה הוא מעבר מאוד משמעותי לשוק הדיור במרכז הארץ. לא הבנתי על מי את מדברת?

סמנכ"ל רשות מקרקעי ישראל, הייתה תקלה בזום מול סמנכ"ל תקציבים של רמי. לא, הוא לא היה צריך להיות. אני רק אגיד שמבחינת שוק הנדל"ן במרכז הארץ מדובר בבשורה משמעותית, מעבר לכך שהקרקע עצמה שווה כמה עשרות אלפי יחידות דיור. העברת אגף המודיעין לנגב תאפשר גם הסרת מגבלות בניה שקיימות באזור ולכן בעצם יש פה מכפיל כוח מאוד משמעותי בתחום הדיור וזו באמת בשורה גדולה. כמה יחידות דיור יקומו?

מדובר בשטחים מאוד גדולים שם ל בסיסים במרכז הארץ. אני אם אתה רוצה, אני יכולה לבדוק גם את המספר המדויק תיכף, אבל זה יש פה, צריך להבין שהשטח עוד לא עבר תכנון.

יש כרגע איזו שהיא הערכה וכשהוא יעבור וועדת תכנון אז ידעו יותר, אבל ההערכה היא על הרבה מאוד יחידות דיור וזו בשורה גם לנגב וגם.

אני חושב שמדובר במהלך מבורך שהוא גם עבור צה"ל, גם עבור תושבי הנגב וגם עבור תושבי המרכז. אנחנו הולכים לפנות הרבה מאוד שטחים לצורך בניית דירות לאותם זוגות צעירים שדנו עליהם בדיונים הקודמים וכלן אני מעלה את ההעברה התקציבית מספר אחת להצבעה, מי בעד? הצבעה אושר ההעברה התקציבית אושרה והתקבלה, תודה רבה. רק שאלה קטנה, אני רוצה שההצבעה תעבור רק יש לי שאלה. המקום שעכשיו מפונה בעצם, זה חוזר לרשות

מפונים מספר בסיסים צבאיים והקרקע שלהם חוזרת לרשות מקרקעי ישראל. ולאן הם הולכים? גם למקום של רשות מקרקעי ישראל? לא הבנתי את השאלה.

הרי אתם בונים, הבסיסים האלה שמפונים לאן - - -. זו קרקע מדינה, זה הולך לרשות מקרקעי ישראל. הם עוברים לדרום. ושם זו גם קרקע של המדינה, של רשות

עכשיו, הקרקע שם עולה יותר. אה סליחה, עולה פחות מאשר פה. אולי שיוציאו באיזה שהוא זיכוי יותר, אולי גם חשבו להוציא המחירים יותר זולים מאשר איך שהם מתנהגים במשך כל הזמן עם הקרקעות? את נציגת רשות מקרקעי ישראל?

אני רכזת ביטחון באגף התקציבים, אני אחראית על תקציב הביטחון. אתה לא מכיר את יעל אגמון? ראיתי אותה מספר פעמים, אבל עכשיו בלי המסכה על הפנים אני יכול להגיד. אני אחראית על תקציב הביטחון. אני יכולה לשאול את השאלה הזאת את רשות מקרקעי ישראל.

התשובה שתקבלי מהם זה שהם מפסידים וזה. האופן שבו ההסכם אל מול צה"ל עובד, בסדר? שבסוף לזה נועדה הפנייה, היא שבעצם יש פה בעצם מהלך של העתקת מחנות, אבל בנוסף גם התעצמות יחסית משמעותית לצבא ולכן העלות ממומנת גם מתוך תקציב הביטחון וגם מתוך אוצר המדינה וגם מתוך תקציב רשות מקרקעי ישראל.

אבל את זה למשל תקציב רשות מקרקעי ישראל היה צריך לממן. לא רק זה, כי הוא רשות בפני עצמה שהוא מרוויח כסף. שם היה צריך לעשות סדר,

באמת עכשיו אני אומר. אם אתם רוצים באמת לעשות שינוי, זה שינוי ברשות מקרקעי ישראל. אני אומר לך ותשאל את המנכ"ל בלינקוב, תשאל אותו ותאמין לי אני לא שאלתי אותו, אבל אם תשאל אותו בארבע עיניים כשאף אחד לא שומע אותו, הוא ידבר איתך ויפתח על רשות מקרקעי ישראל כמה שצריך.

תודה רבה, אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים בשעה 13:55 על ההצבעה על הרוויזיה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:42.